את ישיבת הכנסת. הסעיף הראשון הוא הצהרת אמונים של חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אקרא בפנייך את נוסח הצהרת האמונים של חבר כנסת, ואת תשיבי: "מתחייבת אני". וזה נוסח ההצהרה: "אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". מתחייבת אני. ברכות. אנחנו עוברים לסעיף השני, נאומים בני דקה. שימו לב לשינויים, אם אתם כאן אז שמתם לב לשינויים: בגלל השמירה על עשרה אנשים, כפי שאומרות ההנחיות, אנחנו ביקשנו להירשם במזכירות. חמישה אנשים ראשונים איתנו באולם, אחר כך הם יצאו, ונוכל להביא חברים נוספים על מנת שנקיים את מצוות התקנון לגבי נאומים בני דקה בימי שלישי. חברת הכנסת כמאל מריח, בבקשה, גברתי, את הראשונה. אחרייך, חבר הכנסת יזהר שי. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת ריקה ונכבדה, מיום ליום אנחנו מקבלים עוד ועוד נתונים על המשבר הבריאותי והכלכלי הפוקד את המדינה, במקביל לעולם כולו. עוד יתקיימו דיונים רבים וביקורתיים על המוכנות שלנו כמדינה למשבר מסוג זה. נכון לעכשיו, הקטסטרופה עדיין לא הגיעה אלינו, אבל קריסתה של מערכת הבריאות טרום המשבר נותנת את אותותיה. אתמול פרסם ג'וש בריינר בהארץ עדות של מתמחה שהתריע על מחסור חמור בציוד רפואי הכרחי שמסכן את הרופאים והאחיות, שחלקם עם מחלות רקע. יש מחסור במסכות, בחומרי חיטוי, נכון לאתמול בבוקר 21 אנשי צוות נדבקו בנגיף ועוד כ-2,500 נמצאים בבידוד, ואני מקווה מאוד שהמספרים לא יעלו, כי אז נגיע לקריסה מוחלטת. בתוך כל המצב הזה אנחנו צריכים לשים לב שכאשר יש משבר כלכלי, הוא מוכפל פי כמה כאשר זה נוגע למיעוטים, שכפי שידוע, גם במצב הרגיל המצב שם בכי רע. המיעוטים בפריפריה ייפגעו פגיעה אנושה הרבה יותר. אני שמעתי וראיתי אתמול את ההנחיות במסיבת העיתונאים, ואני פונה למשרד הכלכלה, למשרד האוצר: אל תשכחו את המיעוטים. הפגיעה הקשה בהם יכולה להיות קשה פי כמה וכמה. אנחנו מדברים על עשרות אלפי משפחות שיכולות להיות עכשיו בקו העוני בגלל המצב. תנו לזה דגש, תייעדו תקציבים מיוחדים למיעוטים ולפריפריה, ולאחר שיעבור זעם, בתקווה שעם כמה שפחות נפגעים, המדינה צריכה לחקור את המחדלים במערכת הבריאות לעומק, בעיקר לנוכח ההתרעות והאזהרות הרבות שנשמעו כאן בשנים האחרונות. הממשלה חייבת להסביר לאן עברו כל המשאבים שהיו מיועדים למערכת הבריאות. המצב כיום מחייב אותנו להתמודד, להציל חיים ולהיחלץ מהמצב הקיים, אבל אנחנו לא נסכים לכאוס הזה שישתולל שוב במשבר הבא.

לבסוף, בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לכלל הצוותים הרפואיים שעובדים לילות כימים בכל המרפאות, בכל בתי החולים, ולהגיד להם: אתם הגיבורים שלנו. תודה לכם.

תודה גם לך. חבר הכנסת יזהר שי, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אדוני היושב-ראש, כנסת עצובה אך נכבדה, הצעדים שנקטה ממשלת ישראל כדי לטפל במשבר הכלכלי הקשה שאליו נקלעה המדינה התייחסו עד כה לשני מגזרים: העצמאים בעלי העסקים וציבור השכירים בישראל. אבל יש מגזר אחד חשוב, ואפילו קריטי בימים האלה של משבר כל כך קשה, וזהו המגזר השלישי. אדוני היושב-ראש, עשרות אלפי עמותות עומדות בפני שוקת שבורה, בהינתן שהוראות השעה לא התייחסו ספציפית אליהן. ויותר מכך, מקורות המימון הפילנתרופי,

המקורות האלה הולכים ואוזלים, ומאות אלפי אנשים, אולי מיליונים, שהם דווקא בשכבות החלשות והנזקקות של החברה הישראלית, הם אלה שנותרים ללא מענה ככל שמצב העמותות הולך ומחמיר. בתוך כל אלה אני רוצה לשים דגש על הגופים הרבים במגזר השלישי שמטפלים בחינוך הבלתי-פורמלי בישראל. מאות עמותות, כ-20 ארגוני נוער, 14 תנועות נוער, כל אלה מעניקים חינוך בלתי פורמלי לכמעט מיליון בנות ובני נוער ברחבי המדינה. והחינוך הזה, שהוא חשוב וערכי כל כך בימים של שגרה, הוא קריטי בחשיבותו במיוחד בימים האלה של אווירת דאגה גדולה,

אי-יציבות כלכלית וחששות גדולים מפני הלא-נודע. ודווקא עכשיו, ממש בימים אלה, נשלחים אלפי מדריכים, חונכים וחונכות, מנהיגים ומנהיגות של קבוצות נוער, הם נשלחים הביתה ללא תשלום, או לחופשה או שהם פשוט מפוטרים. אני קורא מכאן לשר החינוך, לשר האוצר ולראש הממשלה למצוא פתרונות תקציביים מיידיים כדי לאפשר המשכיות ורצף כך שפעילות ארגוני הנוער, תנועות הנוער וכל העמותות והארגונים שעוסקים בחינוך בלתי פורמלי, כולם יוכלו להמשיך לפעול בדרך כזאת או אחרת.

התקציבים האלה כבר נמצאים רובם בבסיס התקציב הקיים, אבל מדינת ישראל חייבת למצוא את הדרכים לתעל אותם לפעילויות שונות, שונות מאלה שתוקצבו מראש, תוך התאמה למצב החדש, שיחות מרחוק עם חניכים, פעילויות מקוונות, פעילויות קבוצתיות, כל מה שאפשר באמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים.

אני מבקש מכאן לחזק את ידיהם של מובילי ומובילות משרד החינוך, מנכ"ל משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, כל האנשים שעושים לילות כימים לטובת החברה הישראלית, במיוחד בימים האלה, כשהילדים ובני הנוער כל כך זקוקים להם. אדוני שר החינוך, אדוני שר האוצר, ראש הממשלה, פעלו מייד להציל את פעילות תנועות הנוער ואת ארגוני הנוער וכל מי שעוסקים בחינוך הבלתי-פורמלי. זהו צו השעה וזהו צו חירום לאומי.

תודה, חבר הכנסת שי. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להקדיש את הדקה שלי כאן היום למגזר שלם שעד היום באמת לא שמענו התייחסות אחת אליו ולדרך שבה הוא חווה ויחווה את המשבר הנוראי שבו אנחנו נמצאים,

או כפי שנהוג לקרוא להן, המגזר השלישי. אני כאן כדי להגיד לכם שהארגונים שמספקים את השירותים החברתיים החשובים ביותר נמצאים בפני קריסה. אלה ארגונים שעסוקים בעבודת קודש, שמסייעים לקשישים, שמפיגים בדידות, שתומכים בנכים ובמוגבלים, שמעבירים מזון לנזקקים, שמטפלים בחיות עזובות ומצילים אותן. באף מסיבת עיתונאים אין התייחסות לעמותות ולמגזר השלישי, שעובדים לילות כימים. אני רוצה להזכיר, המגזר השלישי מעסיק כחצי מיליון עובדים שכירים, 14% ממשרות השכיר במשק,

כחצי מיליון מתנדבים. המגזר השלישי אחראי ל-6% מהתל"ג. משבר הקורונה מביא לפגיעה אנושה בפעילות ובהכנסות העצמיות, וזה מגיע אחרי משבר תקציבי מתמשך שכבר פגע קשות, וכמובן גם הידלדלות התרומות הפילנתרופיות. אני קוראת מכאן למשרד האוצר לזכור את מגזר החמלה ולא לשכוח אותו. הם, שעוזרים תמיד, זקוקים עכשיו גם לעזרה שלכם.

תודה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה, אדוני.

חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. אדוני היושב-ראש, גם בכנסת העשרים-ושלוש אני אמשיך במסורת שבה אקריא בכל שבוע את שמות ההרוגים בתאונות הדרכים. אני מקווה שהכנסת הזאת תהיה ארוכה יותר ושיהיה לי הרבה פחות מה להקריא, כי מהפעם האחרונה שהקראתי כאן את שמות ההרוגים נהרגו 90 איש בכבישים, 90 איש, ומתחילת השנה, פחות משלושה חודשים, כבר נהרגו 58 אנשים בכבישים. מהקורונה אף אחד עוד לא מת במדינת ישראל, בכבישים מתו 58 אנשים, ואף אחד לא חושב לעשות סגר על כל הכבישים. הלוואי שיתייחסו לזה קצת יותר כמו שמתייחסים לקורונה. ביום שישי האחרון נהרגו לאה ורונן שקד, בעל ואישה, בדרך לבקר את הבן שלהם בבסיס. הם נהרגו בכביש 25 סמוך לבאר שבע, ביום ראשון נהרג צעיר בן 20 בתאונה קטלנית בכביש 866, נהרג רוכב אופניים בתאונת דרכים בכביש 395, נקבע מותה של הולכת רגל שנפצעה קשה בתאונת דרכים בירושלים לפני כעשרה ימים. בשבוע האחרון נהרגו חמישה אנשים. אני אמשיך כאן להיאבק ולהילחם כדי שיהיו תקציבים לפיתוח כבישים,

להסתכל פני עתיד ולהתייחס לתאונות הדרכים כאל מלחמה, לפחות כמו שמתייחסים לקורונה.

תודה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, בעיני חלק מהילדים, ואני מדגישה: הילדים, יכול להיות שנדמה שאנחנו נמצאים קצת בתקופה של חופש גדול, אבל יש ילדים שבעבורם מדובר בתקופה של סיוט, של הסיוט הגדול. בתקופה שמערכת החינוך מושבתת ישנם ילדים שנמצאים במצב מאוד קשה. אני מדברת על ילדי החינוך המיוחד. הם קבוצה של ילדים שצריכים באמת תשומת לב מיוחדת. בזמן שילדים מסוימים, הילדים שלנו, נמצאים בבתים ואולי יכולים להסתגל ולסבול את המצב, יש ילדים שסובלים. אלה ילדים שזקוקים לטיפולים מיוחדים שהכרחיים לבריאות שלהם, כמו פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, טיפולים פסיכולוגיים. עצירה של כל אלה, של כל הטיפולים הללו, יכולה לגרום לנסיגה אצל הילדים האלה, לנסיגה מאוד משמעותית בתפקוד שלהם, ולא רק זה, טיפולים ארוכים יכולים לרדת לטמיון. ההורים מאוד מודאגים מזה, וגם הגופים שמטפלים בהם מלאים בפניות. פונים אליהם בלי סוף, והם במצוקה קשה. יש פתרונות, פשוט צריך ליישם את הפתרונות האלה. דוגמה אחת ליישום הפתרונות האלה זה להתאים מבנים של משרד החינוך או מתנ"סים למתן טיפולים, כמובן, לעשות את זה במרחב הסטרילי ובהתאם להנחיות, אבל חייבים לעשות את זה. צריך לומר שמדובר בעשרות ילדים בכל עיר, כך שאפשר ורצוי וצריך לתת להם את היחס המתאים. תודה רבה, אדוני. תודה, חברת הכנסת ינקלביץ'. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת איתן גינזבורג.

האמת, כנסת עצובה. בישראל חיים היום כ-9 מיליון אזרחים, אזרחים שלרוב ממלאים את החובות שלהם כלפי המדינה, ועכשיו תורה של המדינה לדאוג להם בחזרה. אנשים מצפים מהמנהיגים שלהם, בעיקר בתקופה של חוסר ודאות, שיקבלו החלטות בשקיפות, שיהיו מקצועיים ושיסבירו לציבור מדוע נכון לנהוג כך ולא אחרת. זה התנאי הבסיסי ליצירת אמון.

יותר מתמיד, מוסדות המדינה צריכים לפעול באפקטיביות מרבית תוך שמירה על זכויות האזרח, לפחות כמו שהמדינה מקפידה לדרוש עמידה מלאה בחובות האזרחים כלפיה. הצוותים הרפואיים חייבים להיות מוגנים מהדבקה, העצמאים המוטרפים מדאגה צריכים תשובות ברורות, רבבות מובטלים שלא מרצון צריכים לדעת שהם יוכלו להתקיים בכבוד, וקשישים מבודדים בכל הארץ צריכים לדעת שלרשויות המקומיות יש כלים ומשאבים להגיע לכל אחד ואחת מהם ולא לזנוח אותם למות חלילה בשולי הדרך.

בשעת מבחן זו הציבור מצפה מאיתנו, חברי הכנסת, לשמור עליו מפני החלטות לא מידתיות של ממשלת מעבר מתמשכת. דווקא עכשיו, בשעה של אתגר בריאותי וכלכלי כל כך גדול, עלינו להגביר את הפיקוח של הכנסת ולא להיכנע לפעולות המחלישות באופן מכוון את העשייה הפרלמנטרית. ואני אומרת לך, יושב-ראש הכנסת, מי כמוך יודע מה החשיבות של פיקוח הכנסת. במציאות כל כך משברית, שבה יש איום ממשי על הדמוקרטיה בחסות החוק ובתקנות חירום מסוכנות, חובתנו לעמוד על המשמר ולהצדיק את האמון שניתן בנו כשליחי ציבור.

תודה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חבר הכנסת איתן גינזבורג,

חברת הכנסת אורלי פרומן. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. חברי הכנסת, מדינת ישראל נמצאת במצב חירום ובמשבר בריאותי, כלכלי וחוקתי. רק אתמול הושבענו כחברי הכנסת העשרים-ושלוש, ודווקא בעת הזאת ציפו חברי הכנסת להתחיל לפעול למען אזרחי המדינה, אבל לצערנו, יש מי שמנסה להאט את עבודת הכנסת. למרות שהכנסת מוכרת כמקום עבודה חיוני גם על ידי משרד הבריאות, והוחרגה בצו שלו, מנסים למנוע ועדות קבועות, למנוע בחירת יושב-ראש קבוע, מטילים הגבלות על כינוס המליאה ועל פעילות פרלמנטרית חיונית ועוד הגבלות שונות ברחבי המשכן הזה. אי-אפשר, אי-אפשר להשתחרר מהתחושה שהכול נובע משיקולים פוליטיים שמשרתים ממשלת מעבר שכבר מזמן איבדה את אמון הכנסת ואת אמון הציבור. בתקופה כל כך רגישה, שבה ננקטות פעולות חירום, חלקן קיצוניות ותקדימיות, אנחנו חייבים למלא את התפקיד של הכנסת באופן רציף ואפקטיבי. לכן גם לא סביר שהכנסת, אחרי שלא פעלה במשך שנה, תצא בעוד כשבועיים לפגרת הפסח עד חודש מאי, ולאחר מכן, אחרי חודשיים, לפגרה נוספת עד אמצע חודש אוקטובר. זה לא ראוי וזה לא הגיוני, בטח שלא בתקופה כזאת קריטית, שהפיקוח הפרלמנטרי נדרש בה יותר מאי-פעם. לכן פניתי אליך, אדוני היושב-ראש, ואני פונה גם לכל חברי הכנסת: צריך לבטל את הפגרות המתוכננות, לעבור לשבוע דיונים מלא ולהקים ועדות קבועות, כדי להבטיח פיקוח פרלמנטרי רציף ואפקטיבי כפי שנדרש, ובטח כפי שהציבור מצפה מאיתנו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת איתן גינזבורג. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת באשר אתם, עצוב לראות גן נעול. בצל משבר הקורונה, אנו עדים לסגירה הדרגתית של השמיים עבור צעירים רבים, וביניהם משוחררות ומשוחררי צה"ל, שיצאו כל אחד ואחת מהם בנקודות זמן שונות למסע, לטיול אחרי צבא. זו עלולה להיות סכנה משמעותית לחייהם. בימים האחרונים אנו נמצאים בקשר עם משפחות של צעירים השוהים במדינות עולם שלישי. הם עושים מאמצים רבים לחזור הביתה, וכרגע עומדות בפניהם שתי אפשרויות: לשלם סכומי עתק לחברות התעופה או להישאר במדינות האלה,

כשמעל ראשם מרחפת סכנת ההידבקות בקורונה במדינות זרות שלא יוכלו לטפל בהם כראוי במידת הצורך.

פרו סגרה כליל את גבולותיה, הן באוויר והן ביבשה. אף אחד לא צפה או ציפה לפרוץ משבר כלל-עולמי רחב שכזה. אותם צעירות וצעירים הפכו שבויים של מגפה בין-לאומית. סגירת השמיים מובנת, היא כורח המציאות, אבל בנותינו ובנינו שלנו, דווקא בימים טרופים אלה, צריכים לחזור לכאן. אחריותה של המדינה היא להחזיר אותם, כי היום זו הדרך היחידה לכך, בהתערבות המדינה. פניתי היום לשר החוץ ישראל כץ ודרשתי כי ימצא לכך פתרון. המשפט "ושבו בנים לגבולם", שהפך לחלק מהישראליות, מקבל היום משמעות נוספת, והוא שצריך להנחות את שר החוץ לפעולה.

תודה, חברת הכנסת אורלי פרומן. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. חבריי חברי הכנסת, נכון להיום ציבור בחתך גילים של בני 60 ומעלה נמצאים בסיכון גבוה יותר לחלות בנגיף הקורונה. יותר מ-200,000 קשישים, אזרחים ותיקים שלנו, מקבלים טיפול סיעודי מ-80,000 מטפלים שחלקם בגיל 60 ומעלה. קיים סיכון עצום להדבקות במחלה בקרב אוכלוסיית הקשישים, ובייחוד לצוות שממונה על טיפולם. לנוכח האמור, אני רוצה להודות למשרד האוצר ולמוסד לביטוח לאומי ולעומד בראשו על ההיענות המהירה והטיפול המקצועי בפתרון סוגיות לא פשוטות. כבר היום נרכש ציוד מיגון, כולל מסכות, כפפות וחומרי טיהור. אני רוצה להודות למטפלים ולמטפלות אשר ממשיכים לעבוד עם המטופלים למרות הסיכון הגבוה שהם לוקחים על עצמם. בקשה נוספת: במקרה שהמטפלים נאלצים שלא לעבוד באופן סדיר, על המדינה לספק למטפל שנאלץ להשעות את עבודתו מסיבות כאלה ואחרות אפשרות לקבל דמי אבטלה חלקיים, ביחס להרכב המשרה שהמטפל הפסיד בעקבות התקופה המורכבת הזאת. ובקשה נוספת: המוסד לביטוח לאומי מתבקש לפרסם את ההנחיות בכלל השפות לטובת קשישים ואוכלוסיות שאינם דוברים את השפה העברית. זה מאוד חשוב, כי רק מהם הם מקבלים את המידע הזה, לא תמיד התקשורת, הטלוויזיה והרדיו, אומרת את כל ההנחיות בשפה שכולם מצליחים להבין.

תודה, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת יעקב אשר. אדוני יושב-ראש הכנסת, לפני כמה דקות הושבעתי לכנסת העשרים-ושלוש, ואני רוצה להפנות אותך לדברים שאתה אמרת, דברים ביקורתיים, בפתח המושב הרביעי של הכנסת העשרים, ואני מצטטת: "הפרדת הרשויות בישראל הפכה למיתוס, לאגדה. בעוד ממשלה מנהלת סכסוך שכנים עם בית המשפט, מעמדה של הכנסת נשחק עד דק, הגענו לנקודה שבה אין ברירה אלא לעצור ולשנות, על כולנו לעשות הכול כדי להחזיר הפרדה ליושנה. זוהי מטרה שאין חשובה ממנה" כך אמרת, "פיזור הכוח בין שלוש הרשויות וההקפדה כי כל אחת מהן תבצע את תפקידה הייחודי, אלה היסודות המכוננים של מבנה השלטון שלנו. הם אלה שמבטיחים את חירותם של אזרחינו. בלעדיהם, שגשוגה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית נתון בסכנה". אדוני יושב-ראש הכנסת, נאה דורש, נאה מקיים. נבחרנו לכנסת הזו כדי לעבוד למען כל אזרחי מדינת ישראל. אנו נמצאים בעת חירום, בעת שבה מקבלת הממשלה החלטות שנוגעות לחירות שלנו, לפרטיות שלנו, לבריאות שלנו.

אל תיתן לפוליטיקה לרסק את הכנסת ולסגור את הכנסת. אין לזה שום הצדקה.

כנס את הכנסת, תאפשר הצבעה על יושב-ראש הכנסת, תאפשרו הקמת ועדות כנסת בהקדם, ועדת כספים, ועדת קורונה, ועדת בריאות, ועדה מסדרת, ועדת הכנסת. הזמן שבו אנחנו מדברים הוא זמן של חירום. הוא דורש גדלות נפש והוא דורש לתת דוגמה אישית. תודה רבה לך. תודה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. חבר הכנסת יעקב אשר, איננו. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, אדוני.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נאמר בפרשת השבוע, פרשת ויקהל-פקודי: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת אתם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העשה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת". השבת אכן היא הסמל והאות של העם היהודי. היא מקור השמחה, מקור הברכה, וגם מקור השמירה על עמנו, עם ישראל, בכל הדורות כולם. ששת ימים תיעשה מלאכה, מי ששומר על השבת, אזיי המלאכה ביום חול נעשית מאליה. וזוכים לראות גם ברכה במלאכה שנעשית ביום חול אם שומרים על השבת. זכיתי ואתמול הגשתי שדולה למען הפצת אור השבת, ערך מלאכת השבת, הנושא של שמירת השבת מתוך אהבה, הידברות, תוך הסברה על איך שבת היא המלכה גם במרחב הציבורי, וגם ליצור מועדון של חברים שמעריכים ושומרים על השבת מהפרצות שלצערנו מכרסמות בסטטוס קוו בשנים האחרונות. השדולה הוקמה מחברי כנסת ממפלגות שונות ומגוונות, ועדיין אני ממשיך להחתים עוד ועוד חברים, חברי כנסת מכל סיעות הבית, לחיזוקה של שבת המלכה בדרכי נועם, באהבה. אני רוצה לקוות, בעזרת השם, שהסגולה הזאת, שבמשך אלפי שנים השתמשנו בה, שמירה על השבת, גם תשמור עלינו מכל המחלות, מכל הנגיפים, ויחד, בעזרת השם, נשמור על הבריאות של עם ישראל. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת אורי מקלב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, למרות שמאוד מוזר לדבר לכנסת, אל הכנסת, במצב כזה, אני נולדתי בברית המועצות לשעבר ב-1975, כשברז'נייב שלט.

אני זוכרת איך המדינה הזאת נראתה. אני מאמינה, אדוני, שגם אתה זוכר. אז היו שם כמה כללים: למשל, היה כלל דילול האוכלוסייה, שליותר משלושה אנשים

יותר משלושה זה כבר הפגנה, ולכוחות הביטחון הייתה אפשרות לעצור ולתשאל מה קורה. אתמול התכנסנו פה בשלישיות. לכוחות הביטחון שם גם הייתה אפשרות, בחסות החוק או תקנות שעת חירום, לעקוב אחרי אזרחים. זה היה מותר בשם החוק ובשם השלטון, והכול נעשה במילים מאוד יפות ובמעטפת מאוד מכובדת, אבל כולנו יודעים מה עמד שם מאחורי העניין. אז מה אנחנו רואים פה? אתמול בלילה התקבלו תקנות שעת חירום שמאפשרות לשב"כ לעקוב אחרי אזרחי ישראל. במצב

ועדת החוץ והביטחון הייתה מתכנסת, שואלת שאלות, מקבלת תשובות, אולי הייתה משנה משהו. אני מזכירה לכולנו שאנחנו בממשלת מעבר, הממשלה הזאת היא זמנית. אבל מה קרה? אין לנו ועדת חוץ וביטחון, אין לנו ועדת כספים, אין לנו ועדה מסדרת, כי יו"ר הכנסת הזמני החליט שהוא לוקח את החוק לידיים ולא מכנס את כל המוסדות האלה. אז נכון לעכשיו למדינת ישראל אין שום מערכת בלמים ואיזונים, ושולטת ממשלה זמנית שהיא ללא סמכויות על פי חוק, כלומר הסמכויות שלה מוגבלות, ואין שום גוף אחר שיכול לפקח או לעצור או לשאול שאלות. אדוני בן אדם מאוד משכיל, הוא יודע כמה שפות, אז ברשותך: (אומרת ברוסית ומתרגמת:) ככה עוברת תהילת עולם. (אומרת דברים ברוסית.) כל אחד שיושב בכיסא הזה, או בכיסא הזה,

צריך לדעת שבבוא היום, בבוא הזמן, הוא יצטרך לפנות את הכיסא ולא לאחוז בכיסא הזה בציפורניים. זה לא מתאים,

זה פשוט עבר את כל גבול הטעם הטוב.

תודה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת אורי מקלב, איננו. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה, אדוני.

אנחנו נמצאים היום באירוע קצת הזוי, קצת לא נורמלי, שחמישה חברי כנסת נמצאים פה.

היום היינו צריכים להצביע על הקמת ועדה מסדרת, ואחריה, על הקמת ועדות זמניות: ועדת חוץ וביטחון, ועדת בריאות, ועדת קורונה מיוחדת. כל זה לא נעשה. זה לא נעשה כי יש גורמים פוליטיים, ויש להם שם, קוראים לו בנימין נתניהו, שמפעיל את אנשיו, כולל את הבלוק, שאומרים שזה מסוכן לעבוד בבית הזה. אז אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש: אתה לא רק היושב-ראש הפרלמנטרי של הכנסת, אתה גם מנהל המקום הזה.

המקום הזה מאורגן, המקום הזה מסודר, המקום הזה צריך לפעול כל הזמן. אי-אפשר להחליף חברי כנסת בהצבעות. צריך לשנות את התקנון כדי שיאפשר הצבעה מרחוק. צריך לעשות פה דברים שהכנסת לא מאורגנת אליהם לגמרי. אדוני, זו אחריות שלך. הכנסת הזאת תמשיך לעבוד. אין שום תקנה, אין שום חוק שהוא מעל הריבון, שהוא הכנסת.

כל ההחלטות וכל ההנחיות של חמישה אנשים או עשרה אנשים,

לשבת ולארגן את הכנסת. בכל התקופה הזאת לא ראיתי שום התארגנות. אין שום דבר שמכין את הכנסת הזאת לעבודה פרלמנטרית. אנחנו הריבון. הממשלה הפועלת היא ממשלה זמנית. היא פועלת ללא סמכות בהרבה מאוד תחומים, ללא פיקוח וללא בקרה. זאת אחריות שלך, אדוני. אדוני, אתה לא יכול להיאחז בקרנות הקורונה.

זה לא מכובד, זה לא מכבד. חובתך הייתה לדפוק היום על השולחן בישיבה שהייתה אצלך ולהגיד: קום תקום כאן ועדה מסדרת. בלעדי הדבר הזה אי-אפשר לטפל. בא אדון שר האוצר, ראש הממשלה: אנחנו ניתן כספים. האם באמת אפשר להעביר את זה בוועדת כספים זמנית? כל זה הרי הבל ורעות רוח. פנה את מקומך, אבל מנה לפני כן ועדה מסדרת.

תודה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חבר הכנסת מיכאל ביטון,

חבר הכנסת אלכס קושניר. אדוני היושב-ראש, בשעת משבר, בשעת חירום לישראל, כל העם מתגייס, והמערכות של השלטון מנסות לסייע למי שראוי ולמי שצריך. רבים בתקשורת מדברים על הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ובכלל למשק, וזה ראוי וחשוב, וכנ"ל לאזרחים, למאות אלפי מפוטרים שעתידים להיות. מעט מדברים על המגזר השלישי, על אותן עמותות שנושאות בנטל של עבודה חינוכית, חברתית וקהילתית בתוך היישובים ובתוך הערים. הם הנפגעים המיידיים מהמשבר: פעילות החוגים נסגרת, פעילות תנועות הנוער נסגרת, פעילות קהילתית וחברתית במימון המדינה נפגעת, כולל השתתפות. במקביל, אותם ארגונים הם הרוח החיה של ההתנדבות. בשעה שאנחנו יושבים פה מאות אלפי מתנדבים מגלים ערבות הדדית, הולכים ומסייעים לקשישים ולנכים ולניצולי שואה ולילדים בסיכון ועם צרכים מיוחדים. כל זה נעשה ברוח של התנדבות על ידי המגזר השלישי והעמותות. אני מבקש משר האוצר ומאגף התקציבים ומכל המערכת שלנו, וגם ממך, יושב-ראש הכנסת, שתינתן הוראה שכל העמותות, הגופים הממומנים על ידי המדינה, יקבלו מענק רבעוני על בסיס ההתחייבויות של הממשלה כלפיהם לאורך השנה, שיוקדם להם תשלום רבעוני כדי שיוכלו לעבור תקופה קשה כספית של שלושה חודשים עד שתתבהר ההשפעה של הקורונה בטווח הארוך. רק לתת שתי דוגמאות למופת של התנדבות: ארגון לב אחד, שבדרך כלל עזר במבצעים בעוטף ישראל, עוטף עזה, בצוק איתן, גייס עשרות אלפי מתנדבים שהולכים כרגע לבתים. גם ירוחם הקטנה, הייתי עד לכך שהמתנ"ס שלנו, שמצד אחד סוגר חינוך וחוגים, מחלק אוכל לבתים, לאנשים שלא יכולים להגיע למועדון גיל הזהב. אז חובתנו ככנסת ישראל להעלות על נס את המגזר השלישי ואת העמותות, לסייע להם תקציבית ולזכור את המשבר שמתרחש גם שם. אלה גופים ללא עושר כספי, ללא שומנים, ללא יתרות.

תודה, חבר הכנסת ביטון. חבר הכנסת אלכס קושניר,

ואחריו, חברת הכנסת מירב כהן. ב-30 בינואר משרד הבריאות הודיע שהגעת וירוס קורונה לישראל היא עניין של זמן. לא היינו צריכים את משרד הבריאות כדי להבין את זה,

אדוני ראש ממשלת המעבר הנצחית מר בנימין נתניהו, ידעת שזה עניין של זמן. כשכינסת מסיבת עיתונאים דרמטית ראשונה היו לי ציפיות שתכריז על מוכנות מערכת הבריאות, על מלאי ערכות מגן זמין, על מרכזי בידוד מוכנים, על מלאי בדיקות מספיק. במקום זה, חצי שעה סיפרת לנו איך שוטפים ידיים ואיך משתמשים בטישו. בשביל זה אני לא צריך אותך, יש לי רופא משפחה שיסביר לי על היגיינה אישית. שלחת את ילדינו הביתה ולא הכנת את מערכת החינוך ללמידה מרחוק. כשכינסת מסיבת עיתונאים נוספת ציפיתי שתספר על מוכנות המדינה לרישום מובטלים בעקבות צמצום פעילות המשק, על חבילת הסיוע המסודרת לבעלי עסקים,

איך אתה מדבר עם מנהיגי העולם. על מה יש לך לדבר איתם? לך תדבר עם אלה שלא יודעים איך ממשיכים לחיות ולנהל שגרת חיים. לך תדבר עם האזרחים. אז אולי תבין שאתר ביטוח לאומי לא עומד בעומס, שדחיית תשלומי המע"מ זה פלסטר חסר משמעות שלא מגביר את הוודאות אלא רק מקטין אותה, שההלוואות שאתה מציע לבעלי עסקים הן יקרות יותר מאלה שקיימות היום במשק. אתה מסתתר מאחורי תקנות שעת חירום ומנסה להסתיר את הכישלון שלך על ידי כך שאתה מונע הקמת ועדות בכנסת כפי שהחוק מחייב אותך. כעת כבר אין לי ציפיות ממך, כי אני יודע שכל זה לא מעניין אותך. אתה הופך את בריאות הציבור לכלי במסע יחסי הציבור. אני פונה אליכם, חבריי חברי הכנסת, ואליך, אדוני היושב-ראש: אנחנו חייבים להקים את הוועדות ללא דיחוי. אסור לנו להתמהמה אפילו דקה אחת, כי זאת יכולה להיות דקה אחת מאוחר מדי.

תודה, חבר הכנסת אלכס קושניר. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עידן רול. שלום. אלה ימים מאוד לא פשוטים עבור עם ישראל, ובעיקר עבור האוכלוסייה המבוגרת, שהוטלו עליה גזרות קשות מאוד.

צריך להבין: גם בימים כתיקונים המצב של האוכלוסייה המבוגרת בישראל קשה. בשעה זו של משבר אנחנו משלמים את המחיר על חוסר ההשקעה, על חוסר החוסן הכלכלי והחברתי של המבוגרים, שמלכתחילה זו שכבה אדירה, ענקית: מיליון ו-200,000 גמלאים במדינת ישראל, אחד מכל חמישה עני. זה אומר ש-250,000 אנשים עניים. למעלה מ-40% בודדים. מי שבמצב סיעודי ואין לו כיסים עמוקים, במצב קשה. זו נקודת הפתיחה. ועכשיו, כשמוסיפים לזה את משבר הקורונה, המצב הופך להיות כמעט בלתי אפשרי. למוקד שלנו מגיעות יום-יום פניות של אנשים מבוגרים, שזה פשוט קורע את הלב, אנשים שמספרים בבכי שבימים אלו אין להם מה לאכול, אין להם גישה לתרופות, הם יושבים לבדם בבית והמצב מאוד מאוד קשה. אני קוראת לממשלת ישראל באמת לעשות פה תוכנית פעולה ייעודית לאוכלוסייה המבוגרת. זו האוכלוסייה שהכי נמצאת בסיכון, ודווקא היא מופקרת. זה המצב, וצריך להגיד את האמת. אני קוראת גם לציבור: תגלו שכנות טובה, תסתכלו סביבכם, אנשים מבוגרים שגרים סביבכם, תשאלו אם הם בסדר, אם הם צריכים משהו. זה יכול להציל חיים. תודה, ושיהיו לנו באמת ימים יפים יותר. תודה, חברת הכנסת מירב כהן. ודאי, כולנו מייחלים לכך. חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת יעקב אשר. אני כאן לזעוק את זעקתם של בעלי העסקים הקטנים, של העצמאים. אנחנו רואים פה מענקים באמת מגוחכים שמציעה הממשלה, 6,000 שקל לעסקים עם מחזור מכירות של 300,000 שקל. הארנונה העסקית של מרבית העסקים באזור המרכז גבוהה יותר מ-6,000 שקל. אף מענק חד-פעמי לא יעזור. יתרה מזו, האנשים שסוחבים על הגב שלהם את הכלכלה, שגם כשישראל בימי שגרה, בימים כתיקונם, מאוד קשה להיות עצמאי,

אני הייתי, והיה לי מאוד קשה,

שמשלמים ומחזיקים עובדים,

20 עובדים, העובדים שלהם מוצאים לחל"ת, והעסק חייב להמשיך להתנהל. העובדים יכולים לקבל דמי אבטלה, שזאת נחמה קטנה,

ואותם בעלי עסקים, שכל השנים משלמים מיסים וביטוחים למדינה,

לא נעים לומר, אבל היא מפנה להם עורף ברגעים הכי קשים. אנחנו לא יכולים לחכות. ממשלת ישראל לא יכולה לחכות ולהגיד: לא רוצים להתחייב עכשיו, נבין את גודל התופעה הכלכלית, נפצה אתכם בהמשך. לא עוזרות להם הלוואות מדינה, לא עוזרות להם חובות, כי החובות האלה מצטברים עכשיו, והצמיחה במשק תהיה נמוכה יותר. ממשלת ישראל חייבת לשנס מותניים וחייבת לתת מענקים, עכשיו לפתוח את הכיסים, בידיעה שזאת תקופה קצרה, בגובה של 75% ממחזור המכירות של עסק, כדי שלפחות בעל העסק יוכל להתקיים. ולקראת סיום אני רוצה למסור מכאן איחולי החלמה מהירה ומלאה לחברתי חברת הכנסת ושרת הבריאות לשעבר יעל גרמן, באמת פרלמנטרית בנשמתה, פרלמנטרית יוצאת דופן ולוחמת של שוויון וזכויות אדם, שבהחלט תחסר לנו פה. אז רק רק בריאות. תודה, חבר הכנסת עידן רול. כולנו מצטרפים ודאי לאיחולי ההחלמה ליעל. חבר הכנסת יעקב אשר,

חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש, חבל שבימים אלה מתחוללת לנגד עינינו וכאן בבניין עצמו מסיבת הצביעות הגדולה ביותר אי-פעם, שבתקופה כל כך קשה, תקופת חירום במדינת ישראל, פתאום נולדו שוחרי הדמוקרטיה. קודם עמדה פה נציגה של המפלגה הכי דמוקרטית, שנבחרת בצורה הכי דמוקרטית במדינת ישראל, ישראל ביתנו, ואפילו העזה לדבר בשפה הרוסית, כאילו אנחנו כאן בפרלמנט הסובייטי. מה שמפריע להם זה שאין ועדות, שאי-אפשר לקדם חוקים. איזה חוקים הם הגישו, היא וחבריה, חוק אחד שקשור למצב החירום היום? הצעה אחת לסדר-היום איך לעזור לקשישים? הצעה אחת לסדר-היום איך להתמודד עם מחסור במסכות, אם קיים או לא?

הם נמצאים בכלל בפוליטיקה הנמוכה ביותר, והם מנסים להטיח בך, אדוני היושב-ראש אדוני היושב-ראש, אני מדבר אל כבודו. סליחה, אדוני. הם מנסים להטיח בך, אדוני היושב-ראש, בהתנהגות הממלכתית שלך ובניסיון הרב שיש לך, ומה שצריך, להפריד בין הפוליטיקה הזולה שהם עושים. הם מנסים במילים יפות ודמוקרטיות כביכול לבוא בטענות ולהגיד, ואני אומר פה את מה שאמרתי גם בחדרך כשהיינו בישיבה של ראשי הסיעות: אנחנו מפעל חיוני, זה נכון, ואולי אפילו יותר ממפעל חיוני. אבל גם במפעל חיוני מאשרים רק את מה שחיוני לעשות, לא את מה שלא חיוני, לא חשבונות של 20 שנה של פוליטיקה. אנחנו צריכים לטפל, כשנטפל, בוועדות מצומצמות, נקודתיות, אמיתיות, לא פוליטיות, ונעשה את זה רק בנושאים שהם כרגע של שעת החירום. תיגמר שעת החירום, כל אחד יחזור לקיאו. ואני מוחה בתוקף על הדברים ועל הניצול הציני של במת הכנסת, לנסות ולהפוך ולבוא ולומר שיש מישהו שמנסה למנוע מהבית הזה לעבוד. הבית הזה צריך לעבוד רק על הדברים הדחופים והחשובים, ולא על הגחמות הפוליטיות של כמה אנשים שבאמת עומדים בראשות המפלגות הדמוקרטיות ביותר, בלשון סגי נהור. תודה רבה, ובהזדמנות זו נצטרף כולנו לתפילה שתיגמר כבר בעזרת השם המגפה הזאת ושעם ישראל יישאר כולו בריא, ללא רבב וללא פגע.

תודה, חבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת עודד פורר, איננו. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה, גברתי. שלום לכולם. אדוני יושב-ראש הכנסת, מזה שבוע ימים אנחנו ברשימה המשותפת בקשר עם סטודנטים הלומדים בחו"ל, ובינתיים הם תקועים בחו"ל ולא מצליחים לחזור לארץ בשל הקורונה ומצבי החירום. אנחנו התחלנו לפעול מול חברות תעופה ומשרד החוץ והצלחנו לגייס טיסות, אך זה לא מספיק. מדובר בכ-300 סטודנטים במולדובה, כ-150 באוקראינה, כ-250, ברומניה ומעל ל-80, באיטליה, ועוד יש סטודנטים במדינות שאנחנו מרכזים לגביהן את הנתונים ברגעים אלה. חשוב לי לציין שברגע זה נמצאים חבריי מהרשימה המשותפת, חברי הכנסת ד"ר אחמד טיבי,

טאהא, אבו שחאדה ותומא, במאמצים לנסות לקדם את הנושא בהקשר זה ולעזור לסטודנטים. אני פונה וקוראת מכאן לצוות החירום לשים דגש ולהפנות מאמצים רבים לעזור לסטודנטים אלו, כי אין יותר קשה מלהיות גם זר וגם בתנאים זרים כמו שחווים אותם סטודנטים בזמנים אלה ובימים אלה. שנדע כולנו ימים טובים יותר.

תודה, וברכות על הנאום הראשון בכנסת. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. בנסיבות אחרות הייתי מזמין אותך לברך את חברת הכנסת החדשה,

בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על היומיים האחרונים, שבהם פונים אליי לא מעט זוגות צעירים, הורים לילדים קטנים, שנאלצים להתמודד עם איזשהו נוהל לא רשמי שכזה מול העיריות, במיוחד העיריות של הערים הגדולות והחזקות. אני שמעתי בתחילה על אנשים שמתמודדים בנושא מול עיריית תל אביב, ועכשיו גם מול עיריות נוספות. מסתבר שיש נוהל כזה, לא פורמלי, שבו ילדים לא הולכים לגנים ונשארים בבית אבל ההורים עדיין צריכים לשלם, ומדובר באלפי שקלים. גם ככה, בימים רגילים, לא קל לזוגות צעירים שצריכים להתמודד עם התשלומים האלה. עכשיו, כשחלקם גם לא משתכרים, לא נותנים להם לא לבטל את הוראות הקבע ולא לעצור את התשלומים ולא להקפיא, שזה נראה לי תמוה מאוד. במכוני כושר נותנים להקפיא, גם כל מיני תשלומים כאלה ואחרים, אפילו שמעתי היום על מכוני פילאטיס, כל מיני דברים, נותנים להקפיא את התשלומים, ולהורים צעירים לא נותנים. ולכן אני קוראת מפה לעיריות השונות להפנים ולהבין את המצב שנקלענו אליו, בכל זאת מדינת ישראל כולה מתמודדת עם משבר,

מצפון, מצפון אנושי, ולהקפיא לעת עתה את התשלומים. כי באמת אני מקבלת מאות פניות של הורים שלא מסוגלים להתמודד עם זה. לפני שאנחנו נכנסים לאיזשהו משבר כלכלי, כשאנחנו מדברים על החברות הגדולות ועל הטייקונים, צריך גם לזכור את האדם הפשוט,

האזרח הקטן, שאמור להתמודד עם כל כך הרבה ביורוקרטיה, ומי אם לא העיריות החזקות צריכות לבוא לקראת אותם זוגות צעירים,

תודה, חברת הכנסת מאי גולן. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חשבתי שביום כזה אין מה לעלות לדבר, כי כל העולם עטוף בתפילה על מאות אלפי אנשים חולים. מאות אנשים קשישים שמתים באירופה ובעולם כולו והסכנה אופפת את כל הארץ. הכול מושבת, אנשים בחרדה, והפניקה כבר כמעט יותר מסוכנת מהקורונה עצמה, לפחות לאנשים צעירים. אז מה שיש לומר זה "אל נא רפא נא לה". ולא חשבתי לעלות בשביל להגיד את זה, אבל כאשר ראיתי בחדר שלי איך שיושב היושב-ראש הנבחר, האיש הכי ממלכתי בכנסת הזאת, ותוקפים אותו בצורה כל כך גסה בדברים שלא נוגעים בכלל לחיים של האזרחים אלא ברצון שלהם להמשיך את התעמולה אני רוצה לומר משהו חריף מאוד, אדוני היושב-ראש: הם ממשיכים, אני מדבר על ישראל ביתנו בעיקר, במלחמת ההסתה האנטישמית של ליברמן, שהשווה את החרדים ואת הרבנים לנגיף שצריך להדביר. והם האנשים הכי אנטי-דמוקרטיים שיש, והם עכשיו באים אל אסיר ציון, יהודי שהגיע מברית המועצות, שמתנהג בממלכתיות כזאת, ואומרים לו, לא שהוא עובר על החוק, שלא ימלא את התפקיד הכי ממלכתי שיש היום: לשמור על המוסד האחרון שעדיין קיים, שזה הכנסת. לפי התקנון של הכנסת,

שזה אומר אתה, היושב-ראש, קובע את סדר-היום. כל זמן שאין קואליציה יש יושב-ראש, ואז, כשיש קואליציה, בוחרים ביושב-ראש חדש, ממשלה חדשה, שרים חדשים. מנסים לעשות עליך עליהום, לבזות אותך ברבים, ואין פוצה פה ומצפצף, כי הצד של 3 מיליון אזרחים שחושבים שאתה כן צריך עכשיו לשבת פה ולשמור על הדמוקרטיה ולשמור על הכנסת עד שתוקם הממשלה, הם שותקים, כי הם חושבים שזה דבר פשוט ומובן מאליו. לכן באתי רק למחות נגד אותה קבוצה. בעיניי זאת אלימות מילולית, בעיניי זה הרס הדמוקרטיה, והם מנסים לנצל את הדמוקרטיה כדי להרוס את הדמוקרטיה, לעשות הפיכה, כמו שמנסים לעשות הפיכה שלטונית באמצעות גזרות שלטוניות אחרות. אז עד שהתחילה הקורונה, אבל עכשיו,

לעשות את זה? אני לא רוצה להאריך. אדוני היושב-ראש, הם לא מתכוונים אליך, הם מתכוונים אל רובו של עם ישראל, שרוצים לעשות מהפכה נגדו. בעזרת השם, העם כולו איתך. אל תיתן להם להשתלט על הכנסת, עד שבעזרת השם תגיע פה לממשלה חוקית, מסודרת, באחדות גדולה, ואז יבחרו את יושב-ראש הכנסת, ומי שייבחר,

חזק ואמץ. אל תוותר להם. תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, עצוב לראות את המליאה כך, ואת הבניין. יהיה עצוב יותר אם יוחלט שהכנסת לא יכולה לפעול. אגש לנושא. מזה כמה ימים אנחנו מוצפים בקריאות מצוקה, SOS, של סטודנטים שלומדים בחוץ לארץ, מולדובה, אוקראינה, רומניה, רוסיה, איטליה, ירדן, שברמה האנושית ביותר, בגלל המצוקה והקורונה, רוצים לחזור הביתה לחיק המשפחה. אבל חלק משדות התעופה, אדוני, נסגרו, מולדובה, למשל, ג'ורג'יה, נדמה לי, הלילה

ואז יש קושי בטיסות. היום היינו בישיבה במשרד החוץ, חברי הכנסת אוסאמה סעדי, עאידה תומא, ווליד טאהא, סמי אבו שחאדה, נפגשנו עם בכירי משרד החוץ, שעושים עבודה רצינית בנושא הזה ומנסים לעזור דרך חברות התעופה, לשלוח טיסות כדי לחלץ אזרחים שנמצאים שם. אתמול בשעה 03:00 טסה חברת ישראייר ממולדובה. הטיסה הזאת בוטלה שש שעות לפני, כי אין אישור נחיתה במולדובה. דיבר איתי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר, ועירבתי את משרד החוץ כדי שיערב את השגריר, והשגריר דיבר עם רשות התעופה המקומית, ואישרו באופן חריג נחיתה. אני רוצה להגיד מילה טובה על חברת ישראייר.

עבודה מצוינת, אדוני היושב-ראש. כל מקום שאנחנו מבקשים להוציא ממנו מטוס, הוא מוציא מטוס, וזה עוזר לפתור את הבעיה. ככה גם אמרו לי במשרד החוץ. ולכן אני אומר לסטודנטים: היום שידרנו בלייב אחרי המפגש מה יש. רומניה, למשל, בבוקרשט יש מטוס, אלה שנמצאים ביאשי, כדאי לעבור לבוקרשט ומשם לחזור, נוסעים נוספים, חברי אוסאמה ידבר עליהם. בירדן,

עזרנו לסטודנטים שהיו תקועים במעבר הצפוני. דיברתי עם נשיא האוניברסיטה, והוא אומר לי: אני מציע שהם יישארו כאן, כי אם הם ילכו ל-14 ימי סגר ובידוד בישראל, כשהם יחזרו לכאן יצטרכו עוד 14 ימי בידוד, וזה יכול לפגוע בלימודים, מה עוד שמערכת הבריאות בירדן היא מערכת טובה. אני רוצה להגיד לסטודנטים שאנחנו 24 שעות ביממה לשירותם. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אנחנו נמצאים פה לשירותכם. אנו שומרים על קשר עימכם ועם המשפחות

אינשאללה. כל מי שרוצה לחזור מוזמן, ואנו מברכים ומאחלים הצלחה לכל מי שרוצה להישאר כדי להמשיך ללמוד.) תודה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי יהיה אחרון הדוברים. בבקשה, אדוני. אחרון אחרון חביב. אדוני היושב-ראש, באמת מחזה שאנחנו לא רגילים אליו, בגלל וירוס קורונה. זו הזדמנות לאחל לכולם רפואה שלמה, ואני קורא לכולם למלא אחר ההוראות של משרד הבריאות, גם לציבור שלנו. בערבית אני אומר: (אומר בערבית: חייבים למלא את ההוראות של משרד הבריאות. אנו רוצים שכולכם תהיו בריאים.) אדוני היושב-ראש, אנחנו שמענו על הרבה צעדים מצד הממשלה ומצד שר האוצר, אבל בחיי היום-יום אנחנו שומעים, בוודאי שכולנו שומעים,

קולות זעקה והצילו מהעסקים הקטנים, שאומנם דחו להם את המע"מ בחודש וחודש וחצי, אבל בינתיים יש להם הוצאות ואין להם הכנסות, והם לא יכולים לעמוד בזה. יש תשלומי משכנתאות ותשלומים להלוואות,

אז אומנם דחו להם, אבל אני היום פניתי לשר האוצר שלא ימשיכו לחייב בריבית והצמדה וקנסות וכל הדברים האלה. אז אם אנחנו באמת רוצים לעזור להם, והכוונה לעזור להם, אז באמת צריך לעזור להם גם באופן מיידי, כי אם הם לא יכולים לשלם את המשכורות אז הם יכולים להיקלע למצוקה, ואולי אפילו למצב של פשיטת רגל. בעניין הסטודנטים, אני חוזר ואומר ומדגיש את מה שאמרו חברי אחמד טיבי וחברתנו סונדוס סאלח בנאום הבכורה שלה: זה נושא שמאוד מאוד מדאיג את כולנו. אנחנו עמלים, אדוני היושב-ראש, מסביב לשעון, אנחנו לא מפסיקים לקבל טלפונים ולענות לטלפונים. היום, כאמור, היינו במשרד החוץ. אני רוצה באמת להודות, והודינו, לצוות שם, שעמל מסביב לשעון, ולחדר המצב, גם לחברת ישראייר, שעושה מאמצים על מנת שאנחנו נביא את כל הסטודנטים. אני רוצה להבהיר לכל ההורים המודאגים, לכל הסטודנטים שנמצאים בחו"ל, במולדובה, באוקראינה, ברומניה, באיטליה, בגאורגיה, בכל המדינות האלה: אנחנו מנסים למצוא תשובות. לא תמיד אנחנו יכולים למצוא חלופות. מדינות רבות סוגרות את שעריהן ואת נמלי התעופה, ולכן מי שרוצה לחזור, שיקדים. ממולדובה ספציפית יש טיסה מחר, אני חושב שהיא טיסה אחרונה, אחרי שקיבלנו אישורים, יש טיסה מחר ב-19:00 בערב מקישינב, יש טיסות מאודסה באוקראינה, אין טיסות מדניפרו ומחרקוב, פשוט אין אפשרות ביטחונית לנחות שם, למי ששואל אותנו, יש טיסות מבוקרשט, בירת רומניה, אין טיסות מיאשי ומערים אחרות. זה המצב. תעקבו אחרי ההוראות ותחזרו אלינו בשלום. ולכולם, שלום ובריאות.

תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. מכיוון שחלק מהדוברים התייחסו למצב בכנסת,

אני מסכים עם כל אלה שאמרו שעצוב מאוד, למוחרת פתיחת הכנסת, לחיות במצב שאנחנו נמצאים בו, אבל אלה ההנחיות שנובעות מההנחיות וההוראות של משרד הבריאות. ברור לגמרי שאין גוף ממשלתי שיכול להורות לכנסת איך להתנהג ומה בדיוק לעשות, אבל יחד עם הצוות המקצועי קיבלתי את ההחלטה לשמור גם על המרחקים הנדרשים בין האנשים וגם על הנוכחות, לא יותר מעשרה איש באותו מתחם סגור. אני אומר חד-משמעית, כי שמעתי כאן קולות של חברי כנסת: מה זה ההנחיות האלה? כאן זה לא ברית המועצות, וכן הלאה וכן הלאה: אני נמצא פה לאורך כל הישיבה, ואני יכול להיות חשוב ויכול להיות לא חשוב בעיני האנשים, וגם הבריאות שלי כנ"ל. לסכן את העובדים, אני לא אתן לאף אחד, לא את מזכירת הכנסת ולא את הרשמת ולא את הסדרנים ולא את אנשי המשמר. לכן, כל חברי הכנסת, עם כל הכבוד למעמד הרם שלהם, יתכבדו וישמרו בקפדנות על ההנחיות. לגבי הקמת הוועדות, כל היום עסקתי בזה עם כל ראשי הסיעות, חלק מהם גם התייחסו לזה. תמיד הוועדה המסדרת, שקודמת לוועדת הכנסת, קמה בהסכמה. היא צריכה לשקף את הכוחות היחסיים של סיעות שונות. כרגע עדיין אין הסכמה. אני כולי תקווה שאנחנו נגיע להסכמות, ואני אומר גם חד-משמעית, כמו שאמרתי בחדרי: אם לא יהיו הסכמות, עם כל הקושי ועם כל זה שזה עוד לא קרה בתולדות הכנסת, אני אביא את הנושא להכרעת המליאה. אנחנו לא נישאר בלי ועדה מסדרת, כי בלעדיה אי-אפשר להקים לא את ועדת הכספים ולא ועדת החוץ והביטחון הזמנית. אנחנו נעבוד, אנחנו נעשה את הפיקוח הפרלמנטרי, ואני מציע לכל החברים טיפה לוותר על האגו וטיפה לוותר על התוכניות הגדולות שלהם. יש לנו פה מצב משברי, דברים חיוניים לטפל בהם, ואני חושב שעם קצת רצון טוב וקצת הסכמות וקצת הבנות שלא את כל מבוקשם הם יפתרו פה בשבועיים הקרובים, אפשר כבר מחר להודיע על הקמת ועדה מסדרת ולהודיע על ועדות כספים וחוץ וביטחון. זה תלוי רק בהסכמה בין הסיעות השונות. גם פניות הציבור. אם לא תהיה הסכמה, כפי שאמרתי, הנושא יוכרע, פעם ראשונה בתולדות הכנסת, בהכרעה במליאה. ואת כל זה אני אומר בתקווה ובתפילה שבקרוב תוקם ממשלה, ואז כל השאלות האלה, חוץ מן המגבלות הבריאותיות, יתייתרו מעצמן. תודה רבה. פשוט הרגשתי חובה להבהיר את זה לאנשים שאולי קצת התבלבלו מן הנאומים השונים לגבי מה שקורה כאן.